שלום לכולם. הריני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום 21 בדצמבר 2020. הנושא: הצעת תקנות שירותי תיירות (מורי דרך) (הוראת שעה). משרד התיירות? כן. אנחנו באישור התקנות, אנו שואלים בצורה הכי פשוטה וישירה: מה אתם רוצים מאיתנו? תספרי לנו. תציגי את עצמך. בוקר טוב. שמי קרן גולדמן, מנהלת האגף להכשרה מקצועית במשרד התיירות. מקצוע הוראת הדרך הוא מקצוע שדורש רישוי ונמצא תחת הפיקוח של משרד התיירות. כדי לחדש את הרישיון, שהוא בתוקף לשנתיים, נדרש תשלום של אגרה בגובה 263 שקלים וחידוש של שתי השתלמויות לצורך ריענון. אגרה שנתית או חמש-שנתית?

דו-שנתית?

עומדת על 263 שקלים. למרות שהסכום לא גבוה, שקלתם אולי לדחות בגלל שהם יושבים בבית? זה מה שאנחנו מציעים לתקן את התקנות, כדי לפטור אותם להאריך את - - - אז התפרצתי לדלת פתוחה.

להאריך את תוקף הרישיון שלהם לשנה ולפטור ממחצית מהסכום. ואת ההשתלמויות שהם יצטרכו להשלים עד שנה הבאה בחידוש. הרישיון של כולם פוקע ב-31 בדצמבר השנה. אז אנחנו ניגש לפרוצדורה. תקריאו את התקנות. ואם יהיו התייחסויות, אחרי זה.

הן לא ארוכות, נכון?

אז אנחנו נקריא את כולן. לאחר מכן נפתח דיון.

שמי סתיו קבלו, הלשכה המשפטית, ממשרד התיירות.

"הצעת תקנות שירותי תיירות (מורי דרך)(הוראת שעה),

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(1) ו-3(5) לחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976 (להלן, החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: הגדרות בתקנות אלה, "הממונה" כהגדרתו בתקנות שירותי תיירות (מורי דרך); "רישיון מורה דרך" רישיון כהגדרתו בתקנות שירותי תיירות (מורי דרך); "תקנות שירותי תיירות (מורי דרך)" תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ"ז-1967. הוראת שעה, תוקף רישיונות על אף האמור בתקנות 10, 12 ו-14 לתקנות שירותי תיירות (מורי דרך), רישיון מורה דרך אשר תקופת תוקפו מסתיימת בתקופה שמיום פרסומן של תקנות אלה עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020) (להלן, התקופה הקובעת)" תכף אני אומר משהו לגבי זה "יחודש לתקופה נוספת שתסתיים שנה מתום התקופה הקובעת" פה צריך להיות תקופת החידוש, יש פה טעות בנוסח "ביום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021) (להלן, תקופת החידוש),

לכל דבר ועניין, כאילו עמד בתוקף גם בתקופת החידוש, אלא אם כן הותלה או בוטל או שחדל להתקיים תנאי המפקיע את תוקפו, או שהממונה סירב לחדשו, לפני תום תקופת החידוש. בעל רישיון מורה דרך שרישיונו חודש לפי תקנת משנה (א), אינו חייב בתשלום אגרה בעד חידוש רישיון כאמור. בעל רישיון מורה דרך אשר בתום התקופה הקובעת חייב בקורסים להשתלמות כאמור בתקנה 14 לתקנות שירותי תיירות (מורי דרך), יעבור אותן בתקופת החידוש. בעד הארכת רישיון לתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022), ישלם בעל רישיון מורה דרך שרישיונו חודש לפי תקנת משנה (א) את מחצית האגרה הקבועה בתקנה 12 לתקנות שירותי תיירות (מורי דרך). " אני מבקש שתסבירי הסבר קצר לגבי כל אחת מתקנות המשנה שהקראת.

אז לגבי תקנת משנה (א), היא בעצם אומרת שמי שהרישיון שלו פג תוקפו החל בעצם מפרסום התקנות עד 31 בדצמבר, הרישיון שלו מחודש בצורה אוטומטית ובעצם רואים אותו עומד בתוקף לכל תקופת החידוש. תקופת החידוש היא מ-31 בדצמבר 2020 עד 31 בדצמבר 2021. הרישיון הזה יעמוד בתוקף, אלא אם כן הפסיק להתקיים תנאי שבעצם מפקיע את התוקף שלו או ממונה סירב לחדש אותו או כל דבר כזה שמפורט פה בסיפא של התקנה. רגע, לפני שאת עוברת לתקנת משנה (ב), הגדרתם כאן "התקופה הקובעת", שלמעשה אותה תקופה קובעת היא בת ימים ספורים, כי מדובר על התקופה שמיום פרסומן של תקנות אלה, שזה אמור להיות בימים הקרובים, עד 31 בדצמבר השנה הזו. אני אסביר. קודם כול, יש לנו מעט תיקוני נוסח שאחר כך אנחנו נטמיע אותם עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, והמונח "התקופה הקובעת" יוכל לרדת. בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות, בגלל שבתקנות היום של מורי דרך רשום שרישיון של מורה דרך יעמוד בתוקפו - - - אם רצית להשתמש בפרקטיקה, בתקופה הקובעת, היית שמה אותה גם בהגדרות. כן.

זה משהו שעבדנו איתו על חקיקת משנה של משרד המשפטים. בעצם התקנות קובעות שרישיון מורה הדרך, כל עוד לא קבוע בו אחרת, הוא עד 31 בדצמבר של השנה שלאחריה. אנחנו לא רוצים שייווצר מצב שבגלל איזושהי טעות אנוש,

יודפס למישהו 30 בדצמבר או משהו כזה, אנחנו לא רוצים שמורי הדרך האלה ייפלו בין הכיסאות, ולכן אנחנו רוצים בעצם גם את כמה הימים האלה, כדי שכל מי שבעצם שתוקף של הרישיון שלו פג בימים הללו יחודש רישיונו.

אבל, למעשה, הוא יחודש לתקופה נוספת שתסתיים בתוך שנה מ-31 בדצמבר 2020. נכון. כי שיש שם מונח "מתום התקופה הקובעת", ואת רצית לכתוב שם: "תקופת החידוש". וזה כן צריך להישאר "מתום התקופה הקובעת" או מתום - - - נכון. סליחה, "מתום התקופה הקובעת". התיקון הוא במונח השני.

מדובר על תקופה של שנה של הארכה אוטומטית.

זה לא הארכה, זה חידוש. חידוש אוטומטי. נכון. עכשיו, רק אם אוכל להבהיר פה משהו, אנחנו מדברים על כל מי שיש לו היום רישיון פעיל.

כל מי שיש לו רישיון לא פעיל במשך שנים והוא רוצה לחדש אותו, או כל מי שיוסמך במהלך השנה הקרובה, התקנות האלה לא חלות עליו.

רק מי שהיה רק ברצף. נכון. למעשה, זה המשך פעילות ברצף של אותו בעל רישיון.

בעצם כל מי שחווה את הפגיעה של השנה האחרונה. תקנת משנה (ב) אומרת בעצם שמי שחודש הרישיון שלו לפי ההסדר הזה שבתקנת משנה (א) לא חייב בתשלום האגרה. תקנת משנה (ג), כמו שקרן ציינה מקודם, יש חובה של שתי השתלמויות בטרם חידוש הרישיון. השתלמויות האלה כרוכות גם כן בתשלום. ועל כן אנחנו לא רוצים שיחויבו עד 31 בדצמבר לעשות אותן, ואנחנו נותנים להם עוד שנה להשלים. ותקנת משנה (ד) בעצם אומרת שמה שקורה בתום השנה הזו הוא שאנחנו רוצים להאריך בשנה, לא לחדש. ועבור הארכה הזו הם ישלמו מחצית האגרה. משרד התיירות, אנחנו רוצים לשמור על הרצף. בעצם יש לנו מחזוריות של פעם בשנתיים, כולם מוארכים. ועל מנת שלא ייווצר דירוג שחלק שמוסמכים עכשיו יהיה להם שנתיים ואחר כך שנה, אנחנו רוצים בעצם להאריך לעוד שנה. לכן את מתעקשת על חידוש ולא על הארכה.

התייחסויות, חברי הכנסת. בוקר טוב לכולם. קודם כול, אני מזדהה מאוד עם הקבוצה. זה לא סתם קבוצה. מדובר ב-8,000 אנשים ונשים שמזה יותר משנה בעצם, כי התיירות היא גם עונה אהלן, מורסי, תפאדל המצב מאוד מאוד קשה. ואני חושבת,

שזה המינימום שבמינימום, לחדש את הרישיונות ולשחרר את המדריכים ואת המדריכות מהתשלום של האגרות, גם של ההשתלמות וגם של הרישיונות. זה המינימום במינימום.

יש אגרה בעד השתלמויות?

כן.

עלות עצמה עולה כסף.

ממה שהבנתי, כאילו ההשתלמויות האלה או חלק מהן יכול להיות גם משפיעות על חידוש הרישיון שלהם.

כן, העתידי.

אבל כרגע זה מחודש,

אז צריך גם לדאוג לנושא הזה. יבגני, בבקשה.

אני רק חושב קודם כול, אני מברך על זה. זה מתחת למינימום, כי זה המינימום שאפשר לעשות. אנחנו לא פעם קיימנו פה בוועדת הכלכלה מספר דיונים על הנושא של מורי דרך, ודיברנו גם על תוכניות גדולות - - ועל ההכשרות. - - על שילובם במערכת החינוך ועל מספר אנשים שאמורים להיות שם. יש לכם מידע? אולי אני אנצל את ההזדמנות הזאת ואשמע מכם, ממשרד התיירות,

כי אנחנו יודעים שיש 8,000 אנשים שהם למעשה ללא עבודה. כמה עשרות מהם הועסקו במערכת החינוך? את יכולה לתת לנו קצת מידע שאנחנו נוכל להעביר את זה לאנשים, אולי לשמח חלק מאנשים? מה אתם עשיתם בעניין?

ביחד עם משרד החינוך, תוכנית הסבה לאקדמאיים, למורי דרך אקדמאיים, במקצועות נדרשים, שמשרד החינוך הגדירו אותם כנדרשים. גם משרד התיירות וגם משרד החינוך הקצו מלגות מלאות להכשרה של שנה עבור מורי הדרך. השתלבו, בסופו של דבר, רק כ-29 מורי דרך בתוך התוכנית הזאת. סך הכול 29?

פתחנו ואפילו אפשרנו ליותר הקצנו 200 מלגות כשבהתחלה חשבנו רק על 100. חשוב מאוד שנתת את הנתון הזה.

אתה מבין, אדוני היושב-ראש? אנחנו פה מקבלים פניות, מקבלים זה, ובסופו של דבר רק 29. בסדר.

מה, לדעתך, הקושי? למה רק 29?

שכר?

אקדמאיים.

היו כל מיני סיבות. ניסינו לבדוק את זה. הרבה פעמים אנשים לא רוצים להחליף את המקצוע שלהם וללכת למקצוע שהוא אחר ושהוא יותר דורשני. הרבה פעמים למורי הדרך זה בעצם הקריירה השנייה שלהם, ולעבור לקריירה השלישית זה קצת יותר. הוא היה בהוראה.

אבל אנחנו פתחנו בפניהם את האפשרות. שיתוף פעולה נוסף שעשינו עם מערכת החינוך הוא בעצם ניסיון לשלב את מורי הדרך כעוזרי החינוך בכיתות נמוכות. והשתלבו 75 מורי דרך עם שכר. זה מה שעשינו עם מערכת החינוך.

לגבי המלגה עצמה, זו הייתה מלגה מלאה? מלגה מלאה של משרד החינוך ושל משרד התיירות. אריה בלינקו, בבקשה. תציג את עצמך.

שמי אריה בלינקו. אני מורה דרך במקצוע. אני יושב-ראש ועדת ביקורת של "מורשת דרך".

אני רוצה להודות לוועדה שמתייחסת אלינו ולמשרד התיירות על כל מה שהם עושים כרגע לטובתנו, למרות שזה, כמו שאמרו שני חברי הכנסת, כרגע זה מתחת למינימום.

ההשתלמויות הועברו לפני כשנה, פחות משנה, לידיים פרטיות. קפצו במחיר של ההשתלמות כמעט ב-100%, כמעט ב-100% במחיר. משרד התיירות תמיד עשה את זה ב-100 שקל להשתלמות. היום אין השתלמות בפחות מ-175 שקל. אוקיי? לא רק זה. שום מה, כשמגיעים להירשם להשתלמויות, רוב רובן חסומות. אנחנו לא יודעים למה. מעטים מאוד המקומות שאפשר להירשם אליהם, למרות המחירים הגבוהים. והדבר השני הוא העניין של ההשתלבות במשרד החינוך. הדרישות היו מעל ומעבר. בגלל זה השתתפו רק 29 מורי דרך במיזם הזה של להפוך למורים.

בגלל שהדרישות היו מעל ומעבר וכמעט אף אחד לא היה מוכן לעמוד בדרישות האלה. מה, למשל? מה הפריע לך, אדוני? תואר אקדמאי.

זה, אתה יודע - - - מתוך 8,000 מורי דרך, אין לכולם תואר אקדמאי.

כשכבר עשו את זה, וחלקם עברו את ההכשרה והגיעו לאיזשהו בית ספר, העבודה שהם קיבלו הייתה עבודה של עוזר.

בשעת חירום הכול טוב. כן. אבל תן לו מה שהובטח.

היה פה הדיון בסוגיה הזו, ודרשנו להקל כמה שאפשר בכל התחומים. אנחנו מודעים לכך שמתוך 8,000 לא כולם מתאימים להוראה. גם אם יש לו תואר אקדמי, לא בטוח שהוא מתאים להוראה. יכולות להיות סיבות כאלה ואחרות. לכן אנחנו מקבלים את זה, קודם כול, כפי שפתחת. זה שהמערכות קיבלו freeze,

ולא עושות כלום, זה חשוב, זה אומר משהו. אני אגיד לך את האמת. החשש היה שבגלל שזה סכומים זניחים, גם זה לא יהיה.

מצליחים לעשות חקיקת משנה ותקנות, לבוא לוועדת הכלכלה בכנסת לשנות, זה מראה שמישהו מסתכל על הזה. אז האמירה שלך נשמעה. אם ניתן עוד לעשות דברים אחרים, בבקשה. תסכים איתי שלא כל מי שמורה דרך הוא אוטומטית יכול להיות מורה. מסכים בהחלט.

יכול להיות ש-200 מתוכם,

יכולים להיות עוזרי הוראה. לא, השאלה היא ממה הם מתפרנסים? מדובר באנשים עצמאים, נכון? הם לא יושבים בחל"ת. ממה הם מתפרנסים האנשים האלה, שגם לא עומדים בסף הקריטריונים וגם לא יכולים להתפרנס? מה ידוע לך? מה ידוע לך מהאנשים האלה?

חלקם מקבלים דמי אבטלה.

מי שבעל רכב אשכול, למשל, לא מקבל כלום. למרות שהועבר התיקון שהוא צריך לקבל דמי אבלה, עדיין אין תקציב לזה.

יבגני, זה לא הדיון. אני יודע. אני רק רציתי להבין ממה הם מתפרנסים. אני רוצה לאפשר לאחרים לדבר. אבל רוב רובם חיפשו עבודות מזדמנות. ומזה הם מתפרנסים, רוב רובם.

בבקשה. תציג את עצמך.

שמי מורסי היג'א. אני חבר הנהלת אגודת מורי דרך וגם כן אני נציג מטעם כל החברה הערבית, קוראים לזה פורום של מורי דרך מהחברה הערבית. וזו לא פעם הראשונה שאני פה. הייתי בישיבה הראשונה. אני גם כן מברך את שרת התיירות החדשה. אני יודע שהעבודה שלנו היא קשה מאוד וצריכים להתגבר על כל זה. וגם כן יש כל מיני דברים איך אפשר, מה לעשות. גם כן ידענו מתחילתה בתפקיד, כשראינו את המקצועיות שלה, כשהתחילה לעשות הרבה דברים. ואנחנו איתה, רק שנצא מכל זה. היו שני דברים.

בפרוטוקול של הישיבה הקודמת היו את הרישיונות. זה כאילו לתת לנו קצת break מכל הבלגן של הקורונה, משום שאנחנו, רובנו, עכשיו באבטלה. זה משהו קטן שאפשר לעבור את 2021, לחידוש רישיונות ודברים כאלה. אבל היו כמה הצעות גם כן שהכרזנו עליהן. אחת, שתהיה העצמה מקצועית. אנחנו אוהבים את התפקיד שלנו, אנחנו אוהבים מה שאנחנו עושים. והתיירים יבואו כשנעבור את השלב הזה. אז למה אנחנו לא משקיעים במדריכים? ועכשיו יש לנו את הסכמי השלום, ויש תיירים שבאים מהמפרץ, ממדינות המפרץ, ומרוקו בדרך גם כן. יש אפשרות עכשיו להכשיר את המדריכים לעבודות כאלה. ועד שתהיה עבודה, נהיה מוכנים לאותה תקופה, זה - - - תודה. ועוד דבר שגם כן אני רוצה לשאול. הייתה בהצעה שלנו בישיבה הקודמת, שהיא לעשות הנעה של תיירות פנים. ואני חושב שעם כל הכבוד שהכריזו על 10 מיליון עכשיו לתוכנית הזו, גם כן הדבר שאני לא רואה את זה בחברה הערבית. אני רואה את זה רק,

במקום מיוחד.

אני מבקש,

גם כן יש לנו מדריכים, יש לנו ערים,

אני חושב שהדברים ברורים, נשמעו, נרשמו, ואנשי משרד התיירות יתייחסו בהתאם לכך. יש לנו אורחים בזום שרוצים להתייחס לתקנות? לא להעמיס את כל הצרות של התיירות עכשיו בדיון הזה של רבע שעה. יש מישהו שרוצה להתייחס מאורחינו בזום?

בבקשה, גברתי. שמי אלנה דרובצ'בסקי, מ"מורשת דרך", מנהל מאהל המאבק. אני רואה לנכון לציין את המהלך הזה שבשעה טובה מקדמים אנשי הצוות של אורית פרקש הכוהן, ביקשנו לעשות כבר מחודש אוגוסט האחרון. חבל מאוד שאנחנו מגיעים למצב שרק עכשיו אנחנו בעצם משלימים אותו, לאור העובדה שאנחנו בסוף שנה ורבים וטובים ממורי הדרך לא ראו לנכון לחכות עם התשלומים להשתלמויות. אני מחזקת את דבריו של אריה בלינקו שציין הקושי הרבה להירשם להשתלמויות. מה עוד שיש ציבור גדול של מורי דרך שכל עוד יש קורונה, ויש לקחת את זה בחשבון גם בשנה הבאה, חושש להגיע להשתלמויות כאלו במידה שהן לא בזום, במידה שמדובר באנשים מקבוצות סיכון. אז אני מקווה שבמידה שיהיה צורך, בשנה הבאה לא נגיע ל-20 ומשהו בדצמבר כדי לעשות את התהליך.

עוד התייחסויות? אני יכול להתייחס?

שלום. שמי אליהו מילא. אני יושב-ראש אגודת מורי הדרך. אני רוצה להגיד, קודם כול, תודה רבה. אני אומר, קודם כול, תורה רבה שסוף-סוף הדבר הזה בא לדיון, ואני מקווה שיסיימו אותו כמה שיותר מהר. אכן יש בעיה עם ההכשרות וההשתלמות של משרד התיירות. אנחנו מחפשים לזה כל מיני פתרונות. ואנחנו מקווים שמשרד התיירות ייתן לנו אוקיי לעשות את ההכשרות האלה כדי שיהיו רלוונטיות ל-2021 ול-2022.

עוד התייחסויות? לאחר מכן, תרצו להתייחס, אנשי משרד התיירות תענו. אם אין אז נעבור לתשובות ולהצבעה.

אפשר להתייחס?

שמי יחזקאל גרינברג. אני רק מורה דרך, בלי שום תפקיד מאוד פעיל כרגע בשום אגודה או עמותה.

אני רק רוצה להתייחס לעניין שלשמו התכנסתם ולהודות,

על הכינוס עצמו. העובדה היא ש-98%,

של מורי הדרך כרגע לא מועסקים. ומי שכן מקבל דמי אבטלה, מקבל דמי אבטלה שמספיקים לכלכלת בית בקושי אם בכלל. ולאור העובדה שלא הועסקנו במהלך כמעט כל השנה האחרונה, ולאור העובדה שכנראה לא נועסק גם בשנה הבאה, - - - זכאי ולא אהיה כמו שאני מדיין שאהיה, אני חושב שיש מקום לפטור מאגרות ומתשלומים אפילו קטנים ולחדש לנו אוטומטית את הרישיון כפי שהצעה נעשתה. ולכשתחזור תעשיית התיירות לעבודתה, אפשר יהיה לשוב ולדרוש תשלומים מהאנשים המועסקים בתעשייה. אך כל עוד התעשייה אינה עובדת, לבקש מאנשים לשלם בעבור משהו שלא משתמשים בו נראה לי מופרך, משהו שלא לצורך והייתי שמח שלא היה מתקיים.

לכן התכנסנו כאן היום.

תודה רבה. בבקשה,

אז אני רק אתייחס. אכן אנחנו עובדים על התקנות האלה החל מחודש אוגוסט. הן היו צריכות לעבור המון שלבים בדרך: ועדת אגרות, משרד האוצר וכו', וגם את הערות הציבור. בקיצור, מה שנראה פשוט לעיני המאזין, לצערי הרב - - - נכון. אבל אני עדיין חושב שיש הרבה מה לפשט בתהליך כתיבת תקנות. לא כל התקנות הן תקנות שצריכות לעבור איזה דיון פומבי של חצי שנה או של שלושה-ארבעה חודשים. הדקדקנות לפעמים בסוגיה הזאת כל הזדמנות שיש לי להיכנס בקטע הזה במשרד המשפטים אני אעשה את זה. שחררו את התקנות. לפחות תקבעו מדרג מסוים של תקנות שהמשרדים יכולים להוציא אותן בהליך שלהם ללא התייעצות עם משרד המשפטים. זה עובר מסננת פה של הוועדות בכנסת. לא צריך לגלגל את זה ככה הרבה זמן. ולכן יש חוקים ששנים מחכים לתקנות. בבקשה. והדבר השני, כחלק מהיערכות של משרד התיירות, אנחנו חסמנו את המערכת לתשלום.

אין מורי דרך ששילמו על השנה הבאה, על מנת שלא ייווצר מצב שנצטרך להחזיר. זאת אומרת שלפעמים מגיעים לכנסת ואומרים דברים שלא הכי מדויקים? אנחנו - - - לא. תפקיד שלך לומר. אני תפקיד שלי להסביר.

אז המערכת הייתה חסומה. אין מצב שמורה דרך שילם? נכון.

והסוגיה של קורסים, שלא ניתן להשיג, זה כנראה בגלל הקורונה. אז רק אגיד על זה משפט. אז בואי תקשיבי. תעשו כמו בנהיגה מונעת. אין עכשיו קורסים. כשיצא, כשנכנסים ללינקים, שיהיה כתוב: הכול נדחה. ולא לתת לאנשים - - - נכון. אבל דווקא הרבה אנשים כן עברו את ההשתלמויות האלה. למי שהיה אפשר, אפשרנו לעשות את זה בזום. גם משרד התיירות יזם המון המון זומים וגם המוסדות האלה - - - וזה בזום? חלק בזום וחלקם בסיורים על פי התו הסגול ועל פי הנחיות של משרד הבריאות. אז אם אין בעיה, למה ליצור בעיה? אני שואל אותם. אם אין בעיה, למה ליצור בעיה?

מי בעד אישור התקנות? אדוני, יש לנו כמה הערות. נעמה, חפרת גם הפעם?

תמיד היא חופרת. בבקשה, נעמה. תודה. היה לנו שיח עם משרד התיירות. ואני לא אלאה את הוועדה בתיקונים הנוסחיים, אבל היו כמה דברים שכן היה חשוב לנו גם להגיד וגם להבהיר. הראשון הוא לגבי הרישיונות שהוארכו עד סוף 2021. הרישיונות האלה, כפי שציינה עורכת קבלו אני אומרת את השם נכון? חודשו. היא התעקשה לומר חודשו.

יש קצת שוני במלל בין תקנה (א) לתקנה (ד). אני אגיע לזה עוד רגע. אז הרישיונות שחודשו עמדו בתוקפם בתקופת החידוש למעט במספר המקרים שצוינו בתקנות. בין השאר, צוין כאן תנאי שחשבנו שהוא לא ברור, שהרישיון חדל להתקיים בו התנאי המפקיע את תוקפו. לא כל כך הבנו מה זה אומר. אחרי דין ודברים עם משרד התיירות, הובהר שמדובר בכך שחדל להתקיים תנאי לקיום הרישיון. ולכן הרישיון הזה פקע. אנחנו מבקשים לתקן את זה בנוסח. העניין השני נוגע לתקנת משנה (ב), לעניין תשלום האגרה. אנחנו ביקשנו להבהיר על מה התקנה הזו גוברת בתקנות העיקריות.

תקנה מספר 12 אומרת שיש לשלם אגרת חידוש, והתקנה הזאת תקנת משנה (ב) אומרת שלא צריך.

להוסיף שזה על אף האמור בתקנה 12 לתקנות העיקריות. העניינים הנוספים, שאני אודה לעורכת הדין קבלו אם תוכל להבהיר בקצה לוועדה, הם העניינים של היחס מול התקנות העיקריות היום, בעיקר לעניין סעיפים קטנים מוצעים (ג) ו-(ד). דבר ראשון, באיזה שלב נבחנת העמידה בחובת ההשתתפות בהשתלמות שמוטלת על מורי דרך. והדבר השני הוא עניין תקנת משנה (ד) שאומרת בעצם שתאריכו בעוד כאן זה הארכה, זה לא חידוש הארכה לעוד שנה בתשלום של חצי מהאגרה. מה המצב היום לפני התקנות העיקריות ואיך המצב כאן הוא שונה.

אז לגבי תקנת משנה (ג), בעצם מה שקורה היום הוא שמורה דרך חייב בהשתלמויות לרישיון שהוא מחדש.

קודם הוא עושה את ההשתלמויות ורק אז הוא מחדש את הרישיון.

יכול להיות שמישהו, איזה טרקטור שינה שביל?

למה צריך כל חידוש השתלמות? כרגע אלה התקנות שקיימות. את יודעת להגיד לי מה היה הרציונל? את רוצה להתייחס, קרן? הרציונל היה שהם באמת יתעדכנו וישתלמו בתחום שלהם. זה משהו שהוא

למה אתה צוחק, בלינקו? בגלל ששנים אנחנו מדברים שהשתלמויות האלו הן, אין כמעט בהן צורך. קודם כול, מי שרוצה להתעדכן יודע את הדרך להתעדכן. והוא מעודכן והוא מתעדכן. ברוב המקרים אנשים מחפשים, כמו שאני מחפש, את ההשתלמות של משרד התיירות שהייתה בזמנו ביום שישי, במשרד התיירות, חמש שעות הרצאה, הולכים הביתה. ולא משנה מה ההרצאה. ורק ממלא את החובה של ההשתלמות, בלי שום קשר אם הנושא הוא טוב או לא טוב.

אומנם אני שאלתי בצורה קיצונית, אבל אל תיסחף.

זה הקול שלי.

הייתי צריך לשאול,

מה מעבירים בהשתלמות הזאת. מה היסודות שמודגשים בהשתלמות? יש השתלמויות שהן באמת - - - רגע.

יש השתלמויות שנוגעות בתחומים חדשניים, למשל, בארכיאולוגיה, בהיסטוריה, באומנות, דברים שמעניינים תיירים שמגיעים לארץ. אנחנו מאשרים את הנושאים בתחילת השנה. כמו שאמרנו, זה מודל חדש. ומורי הדרך נדרשים להשתלמות אחת עבור כל שנת רישיון,

שתיים בסך הכול.

אני כיוונתי למקום אחר. יכול להיות שבאמת, תראה, אריה, זו השתלמות, איך אמרת? 100, 175 שקל. אני יודע כבר כמה שעות הוראה זה. זו הרצאה אחת. לא יכול להיות יותר מהרצאה אחת ב-100 שקל.

אבל אני מאמין שיכול להיות שיש עניינים שהמדינה רוצה להבטיח שמורי הדרך יקיימו אותם אל מול התייר. זה כמו להתעסק עם גז. הוועדה הזאת גם התעסקה עם גז.

צריכים להיות בטוחים שאתה משתמש ברישיון כמו שצריך.

אז בעצם לפני חידוש הרישיון אנחנו בודקים אם הם השלימו את ההשתלמויות. מה שיקרה פה הוא בעצם לפני הארכה יבדקו אם ההשתלמויות האלה שהיו צריכות להיות עד סוף השנה הזו הושלמו.

ולגבי תקנת משנה (ד), בגלל שהתקנות בעצם היום מדברות שחלק היחסי של האגרה יהיה רק בעניין החידוש. ופה אנחנו בעצם משתמשים בהארכה. בגלל ההבדל במונחים, אז רצינו להבהיר שגם פה יחול רק העניין היחסי של האגרה.

אני לא מתאמץ לקרוא מה שכתבו לי. רביק, בבקשה. אני נמצא פה. אז הנושא שעולה ודוקר - - - מי הדובר? אני חבר הנהלת אגודת מורי הדרך. הנושא שדוקר נשאר מורי הדרך. מה השם של כבודו? אם השנה היא שנה מתה מבחינת הענף, אז בבקשה, א' לפטור מהאגרה לשנה הזו וב' למחוק גם את הצורך בהשתלמות בשנה הזו. רוב מורי הדרך, רוב מוחלט של מורי הדרך, משתתפים באין-סוף הרצאות זום של גופים פרטיים, כולל בהרצאות שאני מעביר, ודואגים ברמה מסוימת, לצערי הרב, לא בשיתוף פעולה של משרד התיירות, אלא בצורה עצמאית, בכסף מהכיס שלהם, להתרענן כל הזמן. אבל לפחות את החובה לתשלום של האגרה השנה ולחובה לבצע השתלמות בתשלום אני חושב שזה מיותר לגמרי, לחלוטין. מספיק שתהיה השתתפות במאגר הזומים שקיים או בהשתלמויות וולונטריות שמתקיימות כל הזמן.

תודה. רבותיי, אנחנו ניגש להצבעה. אני יכול להגיד משהו,

אני יש לי הצעה אליכם. תקימו ארגון גג לכל ההתאחדויות והארגונים. בבקשה, כן, מי רוצה לדבר? אני אשמח. אתה מבין, בלינקו, במה אני מתעסק?

בבקשה, אדוני.

שמי גדי דהאן. אני מזכיר "מורשת דרך". אני רוצה להתייחס לנושאי המילים "חידוש" ו"הארכה".

היה לנו יושב-ראש ועדת ביקורת. היה לנו מזכיר וחבר הנהלה. לא הבאתם את הילדים גם כן לדיון?

הנהלה זה האגודה. אגרה של 100 שקל, התשתם אותנו. רק שאלת הבהרה. יש לי שאלת הבהרה. בבקשה, גדי. היועצת המשפטית מדברת על המילה חידוש. ורציתי לדעת אם באמת תהיה גם תעודה חדשה. בפעמים קודמות שהיו הארכות, אז נגיד, כשנכנסנו להדריך וכו' - - - שאלה מצוינת. אספר לך סיפור מאצלי. תקשיב. זוכרים את הבחירות קצרות, כנסת 21, 22, 23? פה בכנסת אמרו: מה, לא צריך לחדש את אישור חבר הכנסת. היה איזה כינוס בבנייני האומה, שהיו שם ראש הממשלה והנשיא. אז עשו סינון. מגיע איזה מאבטיח. אני

אומר לי: תעודה. אני מראה לו תעודת חבר הכנסת. הוא אומר לי: זו תעודה של כנסת ה-20. בכנסת ה-21 אתה לא חבר כנסת. אתה צודק.

אתה רואה, הפרקטיקה. מזל שיש בעיות לאחרים, אז - - - אנחנו נערכנו גם לזה. אנחנו נצייד כל אחד ממורי הדרך במכתב ובמדבקה, שהיא מדבקת תיקוף שתאריך את זה לעוד שנה. תודה. להעיר הערות.

מי בעד אישור התקנות?

אין מתנגדים, אין נמנעים. התקנות אושרו. אפשר להגיד רוויזיה, תיזהרו. תהיו נחמדים עד אז.

אבל נעשה כוכבית - - - אבל לא.

תקשיבו, זה מראה גם שלא מזלזלים בסכום קטן ופעוט. ועם כל הכבוד, נכון, כל אחד יכול להוציא את 100 השקל, אבל זו התייחסות,

כי המצב באמת קשה. אני לא רוצה להיות במקום שלהם, במקומם. קרוב לשנה הם לא עוסקים בתחום שלהם. יהיו חזקים, מורי הדרך. תודה רבה. ותייצגו אותנו. תסבירו פנים לתייר. אנחנו הנציגים האמיתיים של מדינת ישראל מול התייר. אתה יודע כמה כאלה אני מכיר שאומרים שהם הפנים של ישראל.

תודה. יום טוב. הישיבה ננעלה בשעה 10:25.